הצעה לסדר היום בנושא: "ענישה דרקונית: מוסדות שאיחרו במעט הגשת "ניהול תקין" בתחילת 2020 הפסידו את התמיכה לכל שנת 2020", של ח"כ משה אבוטבול. בבקשה, חבר הכנסת

גם השמיים יהיו סגורים בשנה הזאת, אז עוד יותר קושי. בארץ לגייס תרומות עוד יותר קשה הרבה אנשים בחל"ת, הרבה אנשים נמצאים באבטלה. האופק הכלכלי מפריע לאנשים לתרום מה שהיה

התקלה באגף המוסדות במשרד החינוך או ברשם העמותות? לא יודע.

ואמרו לנו שחסר לנו המספר של הניהול תקין. ברשם העמותות חסרה לנו חתימה. מזה שלושה-ארבעה חודשים לא הודיעו לנו. אחרי שטיפלנו

בגלל שמדובר בכולל וחסר חתימה, למה להתקשר? אבל אם זה היה בפרויקט אחר של מסלול תעסוקה, שנותנים מענקים להייטק, שאחד מהם מי שהיה ממונה על זה, זה בעלי הרב גפני מכיר אותו הוא היה מתקשר לחתם חברות: שכחתם, לא מילאתם. בגלל שמדובר בכולל אי אפשר להתקשר ולומר שחסרה חתימה? זה לא מידתי. נשמע את נציגי הממשלה. מה שמדובר אצל הרב פנחס, שאני מכיר את אביו ז"ל הכרתי את המשפחה עשרות שנים מתקיים, וכל הזמן זה בסדר.

היתה פה תקלה, שנברר אותה, אבל האם כתוצאה מזה, ברגע שהודיעו להם, אחרי שבוע, הם הביאו את החתימה? אני מכירה ברמה האישית את עמוס והוא אחד הפקידים הבכירים הטובים ביותר שיש במשרד.

שקל. אני מבקש

תודה, הרב אברהם ישעיהו, שזה על שם החזון איש זצ"ל, לאורך ימים טובים פנחס. מאלעד נציג ידבר דברים שלא אמרו. יוסף שבתאי, מאלעד. יש לנו כולל של 20 שנה. מעולם לא היתה חריגה. תמיד הוגשו כל הדברים בזמן.

רואה החשבון שלנו היה חולה כמעט חודשיים. כמה שהשתדלנו ורצינו לזרז את העניין, לא הצלחנו. גם הספקנו להגיש חמישה ימים קודם המועד האחרון, אבל זה הגיע יומיים-שלושה אחרי. שלחנו בדואר רשום. איך קוראים למוסד שלכם? ברכת מתתיהו. שלחתם את זה טרם המועד האחרון, וזה הגיע לאחריו. נכון.

הצלחנו לפני כן.

משפחות.

עומס ציאדה, מנהל בכיר אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך, בבקשה.

כמו כל המשרדים שמשלמים לתמיכה, פועלים מכוח נוהל התמיכות, מה שנקרא נוהל שר אוצר. בנוהל נקבעו הדרישות הרוחביות לכל משרדי הממשלה, ולכל משרד יש מבחני התמיכה שמאפיינים את הפעילות שלו. יש מוסדות תורניים, תרבות וכן הלאה. בנוהל שר אוצר נקבע,

אישורי מס, מאזנים, דוחות שכר. השנה ההגשה הסתיימה בסוף 2019, אבל אפשר היה גם בתחילת 2019 להגיש מסמכים לא היתה בעיה. השנה נתנו עד 28 בפברואר להגיש, ויש לנו מספר מוסדות שבעה-שומנה מוסדות מאוגדים, שהגישו לאחר 28

כלומר הוא נושא את התאריך גם אם הוא מביא ב-1 באפריל, אבל אם הרשם מוציא את האישור שהוא נושא עד 28 בפברואר מקבל תמיכה לכל השנה. אנחנו עומדים מול המוסדות בסיטואציה לא קשה של מוסדות שפועלים, חלקם שנים, אנחנו מכירים אותם. גם בגלל הקורונה מאוד קשה למוסד להתנהל בלי התמיכה, כל שכן השנה הזאת, שלנסוע לחו"ל כמעט אי-אפשר היתה תקופה שאי-אפשר בכלל

ואפשר לייצר פתרון הדרגתי,

כל מיני דברים טכניים שקרו כאן כדי לבחון את זה, ואז נקצר אולי תהליך? למשל, הזרוע הנוספת שאמורה להיות פה זה רשם העמותות. הם מוציאים את האישור. כל משרד שמשלם תמיכה עומד בין רשות התאגידים, שמוציאה את האישור והתנאים שלה והדרישות שלה. אני לא מסכים להגדרה הזאת.

היו מקרים שפנינו, גם הפנינו את המוסדות לרשות התאגידים, ואמרו שיש פה הסבר. ההסברים האלה לפחות השנה לא התקבלו. היו שנים שאולי כן קיבלו, שהיו ביקורות, עיכובים, וכן אישרו חלק מהמקרים. השנה לא קיבלו. אני לא יודע אם המקרים שונים או המדיניות שונה. אני מכיר פה מנהלי אגפי במשרדים שונים. אתה לא מתווך בין רשם העמותות למוסד. אתה מנהל האגף. אתה צריך שהאגף יתפקד, שהאנשים יקבלו את התקציב בזמן. אתה אומר בעצמך שמספר המקרים

אבל למשל, הסיפור שרואה החשבון שלו היה חולה והוא שלח את זה כמה ימים לפני המועד וקיבל את זה יומיים אחרי המועד זה דבר שאתה צריך להיות מעורב בו. אתה צריך להחליט לעצמך אם זה דבר שאתה מצדיק, לא מצדיק. לפעמים אתה מחליט שאתה לא רוצה לעבוד בשבילו, כי נהג לא ביושר וכו'. אבל אם אתה רואה שיש פה תקלות אנושיות או

אתה צריך לעמוד מול רשם העמותות, מול שר האוצר, לומר לו: יש כך וכך עמותות. מתוך 8 העמותות האלה לא חשוב כמה 6 אני חושב שזה תקלות טכניות,

לפנים משורת הדין, לקבל את זה, כלומר אתה צד בעניין. אתה מייצג אותם. אתה לא מתווך שמחכה עד שיעשו לך טובה. אתה צריך לעמוד על רגליך האחוריות ולומר: אני מייצג אותם. פניתי גם

כל שנה אנחנו פונים בבקשה לאשר. פנינו אנחנו, אמרו גם למוסד מה לפנות, איך להסביר.

מצטרף למה שאמר חבר הכנסת מיקי לוי. קחו את המקרים הבודדים האלה שעליהם אנחנו מדברים. תנסו לעזור, וגם אנחנו. נסו להגיע לפתרון, אלא אם כן אתה אומר ואז אנחנו מסירים את ידינו מהעניין שהעמותה הזאת היא עמותה שרימתה במזיד וכו' על זה אנחנו לא מדברים, אבל אם אנחנו מדברים על התקלות כפי שהועלו פה, אנחנו מבקשים שתבחן את הדברים האלה. אם צריך לעזור, אני מוכן להתנדב לעזור.

עמוס, גם אני מצטרף להערכה כלפיך. בהמשך לדבריו של הרב גפני יש לך הסמכות להחליט שאתה נותן להם לפי שיקול הדעת שלך, כי אתה חושב שהם ראויים לקבל.

הגשת אותם, ועמדת מול רשם העמותות. אני אומר לרשם העמותות: לא ייתכן שאתם רואים

30 שנה מדברים על עמותות שעובדות כמו שצריך, לפי כל דין, ומקבלות ניהול תקין בזמן. יש מקרים חריגים שצריך לפקוח את העיניים. אני שומע פה על עמותה ששלחו חמישה ימים לפני זה בדואר רשום ולא קיבלו, ויש להם גם הדואר הרשום. אין שום סיבה חוקית, ברגע שקיבל את האישור שהוא שלח בדואר זו לא אשמתו.

בתקנות הקודמות היה שאם משרדי הממשלה, שהם היו העיכוב, אתם לא שוללים על זה את הניהול תקין. אני לא יודע אם הסעיף הזה קיים או לא. אבל במיוחד בימים כאלה ואני מבקש שהפתרון הזה יהיה קבוע,

יש מוסדות שזה הלחם שלהם. זה מה שיש להם. אני חושב שאתם צריכים לגלות רגישות מכל העמותות במדינה, שלכוללים יש רק שבע עמותות שקרה להם הדבר הזה. תפקחו את העיניים ואת הלב ותבינו מה קרה. אל תדבר על קבוע. דבר על פתרון עכשיו בתקופת הקורונה. אני בטוח יש נוהל שר האוצר בעניינים האלה. יש שם דברים שהם משוללי היגיון. אנחנו מקווים שיהיה לנו סגן שר האוצר שיטפל בזה באופן יסודי. בבקשה. אין פה אף חבר כנסת, להערכתי, שחלילה וחס מבקש לעגל פינות, לא נורא אם יש מסמך או אין מסמך. כל מי שיושב פה חד משמעית אומר: תבדקו עד לפרט האחרון. אבל בכל זאת וזה אני אומרת למוסדות - כנראה לא צריך לסמוך על הפקידות המדינה. צריך לוודא, לשלוח כמה ימים לפני, כי גם אם שלחתם בדואר רשום גם אם עשיתם כל מה שעשיתם, בסופו של דבר אתם נמצאים במצב לא טוב. ואומר דבר מזעזע: בודקים אתכם הכי הרבה. כי יש כנראה תפיסה מעוותת בחברה הישראלית, שמלכתחילה אתם אמורים לרמות, ואני יודעת שלא. כי ישבתי במשרד החינוך, ראיתי מאות עמותות - זה הקשר שלי עם עמוס שעשו הכול כמו שצריך. בכל זאת אני חוזרת ומדגישה- - תשאיר לו חודשיים להתווכח עליהם. אמר חבר הכנסת אבוטבול, ואני תומכת יש עונש שגם צריך להיות מידתי. 12 חודשי עונש? את צודקת. הרי השלימו את הכול. זה לא שנשארו בלי חבר ועדת ביקורת. זה לא שהוא רימה שבמקום 20 אברכים כתב 100 אברכים. אנחנו מדברים על חתימה של חבר ועדה, שגם העונש עצמו, ועוד נקודה שיש להדגיש ברגע שאתה מקבל תיק עם כל המסמכים ועמוס, אני יודעת שאתה אדם מאוד יסוד אתה רואה שחסרה חתימה- מרימים טלפון. הרי מדובר בשישה. דובר על הרשם. אז גם הרשם. אני לא עושה הנחות לרשם. ואם צריך שאנחנו כחברי כנסת נשתמש בכלים הפרלמנטריים שלנו ונדרוש אזהרה לפני מתן עונש, אולי כדאי לעשות את זה. עזוב שאנחנו מדברים על תקופת קורונה, שהיא לחלוטין לא נורמלית לאף אחד, לשום סקטור. כדי להשלים את החסר היה צריך להזהיר, לשלוח מכתב התראה: אם לא תגישו את כל המסמכים עד תאריך זה וזה ראו הוזהרתם, אז האדם לוקח בחשבון. שאם לא עשה מה שהוא צריך, הוא צפוי לעונש, אבל להביא את זה בכזה בום? זה מקומם. אני בטוחה שזה מקומם אנשים שלא שייכים לסקטור לא של ש"ס ולא של יהדות התורה. גם מיקי לוי, גם אני. נכון, אני מסכים. אנחנו לא רוצים לעגל פינות. מדובר בדבר לא מידתי כאשר אנחנו לא מדברים על מישהו שלא הביא בסוף. הביא. איחר ביומיים. לא יודעת איך עושים את זה בפועל, אבל אולי צריך לשנות בנוהל, שתהיה אזהרה. יש לשנות את הנוהל. יש שם דברים משוללי היגיון. הם עשו את זה בתקופה שיכלו לעשות מה שרוצים. זה היה רע מאוד. שתהיה אזהרה. אמרתי לסגן שר האוצר בדיחה, שלא רחוק היום שאביא את זה לדיון בוועדה, את הנוהל הזה. נוהל שר האוצר הוא נוהל דרקוני. יש בו דברים שאי-אפשר לעמוד בהם. דיברו אתי המגזר השלישי, גם הייתי בכנס שלהם. הם לא עומדים בנוהל הזה. זה נוהל קשה. גם יש להסתכל על הכמות לעומת איפה שיש בעיה. אם, למשל, יש כמות של 300, 400 כוללים, ויש אחוז קטן שקרתה אתם תקלה שיבינו שלא מדובר בהנה תפסנו- - - תודה. בבקשה. לפני שהגענו לכאן, אני מעדכן רק שפניתי גם לגב' מירב קדם,

כולם אמרו לי שהיא האחראית על זה. עמוס אמר שלא בידיים שלי. כתבנו מכתבים והגענו לכאן. מסיפור שכבודו יודע - בירושלים של פעם היו גם חתונות קורונה לא היה להם כסף.

עושים בחתונה - חילקו עוגה אחת, לקח, עם אבקת סוכר. היו עוברים עם מגש, ואומרים: אתה כבר קיבלת. השאלה מה רוצים. אם רוצים לתת להם אז מושיבים קבוצה של

לבדוק למה הם לא הביאו את זה ומתגמלים אותם. ואם לא רוצים, מרדימים את זה, וזה מה שקורה. תודה. גל לנדו, אגף החשכ"ל, בבקשה. שלום. גל לנדו, אני רכז תמיכות. אני אחראי גם על נוהל שר אוצר. הרב גפני, אומר את המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, ונגיד גם את הפתרון שבכוונתנו לעשות הוא בשלבים מתקדמים. הוא יפתור לדעתנו את המצבים האלה, והוא גם פתרון לטווח ארוך לא רק לקורונה. אני חושב שזה יניח את דעת הוועדה. בעולם התמיכות, כפי שכולכם יודעים, סכום התמיכה מתחלק בין כל הגופים ולכן עיכוב של גוף אחד בהגשת אישור ניהול תקין למשרדי הממשלה מעכב את כל הגופים מקבלת תמיכה. ב-2018 היה לנו מקרה במשרד הרווחה ש-100 גופים המתינו ולא קיבלו תמיכה. זה לא רלוונטי לשנה הזאת. הם לא נותנים לארגוני נוער, כי יש להם בעיה עם שני ארגונים. זה לא רלוונטי כי רק שבוע שעבר אישרנו את התקציב. לא. שני ארגונים. יש להם בעיה באגף החשכ"ל. הם לא נותנים לכל ארגוני הנוער. פונים אליי כל הזמן, אנחנו מדברים על העניין הזה. הם לא אומרים: שני הארגונים האלה נשים בצד,

וניתן לכל האחרים, הם לא יכולים לשלם משכורת - כל ארגוני הנוער. אתה צודק, הרב גפני. המצב הזה לא אפשרי לא אפשרי לאור כך- - - בעז"ה בפעם הבאה שיהיו בחירות אני אומר את זה לחברי הכנסת - נפסיק לחתום הסכם קואליציוני עם הליכוד אלא נחתום הדסכם קואליציוני עם אגף החשכ"ל...

זה היה בהומור. לכן בשנת 2019, בסוף 2019, נוהל שר אוצר תוקן, כדי למנוע את המצב הזה שכל הגופים ממתינים לתמיכה בעקבות כמה גופים. זה יצר בעיה אחרת, שאותה הציגו חברינו, שאנחנו מודעים לה. הפתרון נמצא בשלבים מתקדמים. כרגע ועדות התמיכות לא יכולות בכלל לבחון את בקשות התמיכה עד שלכולם אין אישור ניהול תקין. זה אומר שאי-אפשר לחשב לעמותות את סכום התמיכה שמגיע להם, ואי-אפשר לשמור אותו בצד. אנחנו רוצים לשנות את החלטת הממשלה משנת 98', שקבעה את החובה לאישור ניהול תקין, ולאפשר למשרדי הממשלה, לדון בבקשות, לחשב אותן. לא לאשר אותן סופית עד שלא מוגש אישור ניהול תקין אבל לשים את בצד את הכסף עבור אותו גוף, שימתינו עד שהוא יגיש אישור ניהול תקין. מה במקרה של החברים פה? במקביל לזה נעשה תיקון לנוהל שר אוצר, כמובן באישור שר האוצר, שיאפשר את השלמת אישור ניהול תקין עד מועד מאוחר יותר בשנה. את זה אתם יכולים לעשות מייד. אם כרגע נאפשר נוהל מאוחר, זה שוב יתקע את כל הגופים, כי לא יאפשר לחלק להם. אנחנו צריכים לפתור את הנושא- - אני מוכן לבוא כמתנדב לעזור לכם. לא מדבר עליהם מדבר על ארגוני הנוער. אתם מקבלים שתי החלטות במקביל:

שלא צריך את זה, אלא לתת סמכות למשרדים שעוסקים בעניין הזה,

וזה בסדר גמור, זה לטווח היותר ארוך, ובינתיים אפשר להאריך את המועד. אם היו תקנות. אם הגישו עד היום. אם לא הגישו לא הגישו מחכים לפתרון הגדול. אבל אלה שהגישו לתת להם את הפתרון עכשיו. אם אין מי שיגיד לכם את זה שם, אני מוכן להתנדב. אם כרגע תיעשה הארכה בלי תיקון החלטת הממשלה, יתר הגופים ייתקעו, ולא יוכלו לשלם להם את התמיכה. אבל כן יוכלו. אני לא יכול לשריין להם את התמיכה בצד.

נאמר שאפשר להשלים אישור תקין עד מאי- - - לא

עכשיו. עד אוקטובר, אז תעדכן את התקציב עד שבת, כי יום ראשון זה כבר לא אוקטובר. אז מה שהרב גפני מציע תאשר עד אוקטובר. אנחנו מקבלים את זה. רוצים שתעשו את זה מהר, ושתגידו לעמוס ציאדה שהוא יכול לבדוק הוא בעצמו בינתיים, לראות שאפשר להאריך את המועד.

הוועדה בהחלטת ממשלה בנושא שצריכה להיות מובאת לממשלה כבר מוכנה באישורים סופיים. נקווה שהיא תגיע לממשלה בימים הקרובים וגם תיקון הנוהל בשלבים סופיים. לגבי החלת התיקון הזה עד 2020, כלומר השנה הנוכחית יש קשיים משפטיים בזה. זה נבדק כרגע יחד עם משרד המשפטים. שינוי הכללים בדיעבד- - - זה לא פותר להם את הבעיה.

בעצמו אמר שיש לו קופה שהוא חייב לחלק ולא יכול להשאיר אותה. הרי לא כל הכסף לכולם, כי רק שבוע שעבר אישרנו את זה. הם כבר הגישו לכם, נמצאים בפול הזה. אתה יכול לחשב אותם, לחלק את זה איך שאתה רוצה. שינוי הכללים בדיעבד כי בתחילת 2020 כל הגופים, כל מוסדות הציבור ידעו שהם יכולים להגיש רק עד פברואר. עכשיו אנחנו בסוף אוקטובר, אומרים: לא- - - לא. לא. יש שני סוגי מוסדות או שני סוגי עמותות או שני סוגי ארגונים: יש סוג אחד שהגיש כבר, והיה צריך להשלים, והשלים אחרי 28.2. אתה אומר לו: אלה שהגישו אתה מאריך להם עד אוקטובר. אבל הגישו. אלה שלא הגישו, שכתוצאה מההארכה הזאת, הם יגישו זה כבר סיפור אחר. אבל קודם כל נפתור את הבעיה הזאת. אנחנו כאגף החשב הכללי מוכנים לפתרון. ניישם אותו, אנחנו פועלים בנושא. אפשר לקבל החלטה כזאת, שאנחנו מבקשים שיבדקו את זה ושיאריכו את זה? אנחנו מוכנים לקבל פתרון כזה. רק ציינתי שהבעיות המשפטיות שאנחנו מנסים להתמודד אתן, אנחנו כחשכ"ל,

ודאי שמוכנים לתת את המענה הזה. הקורונה ודאי חידדה את הדברים וצריך לתת פה מענה. למען הפרוטוקול בהתחלה נאמר שזה לא רק בתחום הישיבות אלא גם בתחומים אחרים.

אני מטפל בתחומים אחרים. שערותיי סומרות. אני הייתי היום בוועדת החינוך על הנושא של מדרשת שדה בוקר. הם תוקעים את המדרשה. לא תוקעים. רק לא מעבירים להם תקציב. היה שם מאיר כהן, שהיה ראש עיריית דימונה, ואמר: אתם רוצים להחליט על 145 עובדים במדרשת שדה בוקר שירעבו ללחם ויפוטרו. אתם הממשלה לא יכולים לומר: אנחנו לא רוצים את מדרשת שדה בוקר. תגידו, זה בסדר. תחליטו מה עושים עם העובדים שם. באים מבחינה ציונית, אתם מתעלמים ממדרשת שדה בוקר. אם לא אישרנו את זה פה בוועדה. תשנו את הנושא של תוכנית ההבראה. הישיבות זה לא הדבר הגדול. יש בעיות גדולות, אבל מתברר לי, כמו שמתברר לכל אחד מאתנו, שאתם בעלי הבית. אין תקציב למדינה, אין כלום אתם מחליטים. הרב גפני עוזר לשדה בוקר למרות שהמנכ"ל הוא בנה של השרה שולמית אלוני. אנחנו דאגנו למדרשת שדה בוקר. אפילו שזה שי אלוני, עזרת לו. חנן ארליך, משרד המשפטים, בבקשה. שלום, פחות או יותר, מה שאמר גל הוא נכון. הנוהל כרגע לא מאפשר קבלה של אישור ניהול תקין באיחור אלא עד התאריך בדרך כלל

ינואר, והחשכ"ל האריך אותו השנה לפברואר. התיקון שמדובר הוא כזה שיאפשר לרשם התאגידים, באישור תקין, גם בשלב מאוחר אפשר יהיה לחשב הכללי כדי

אבל אני לא יודע כמה יש בכלל במשרדי הממשלה עמותות כאלה. כל המשרדים יש. היתה פה אחת מחברות הכנסת שאמרה באחד הדיונים הקודמים היום: יש עו"ד שיוצר את הבעיה,

אני לא מדבר על הגופים הפוטנציאליים.

היחס לגופים שנתקלו בבעיה הזו, אפילו לאחר מעשה, אני מתקשה להבטיח פתרון,

תודה. בבקשה.

97% מהעמותות הנתמכות קיבלו אישור ניהול תקין עד 28.2. 88% מהם קיבלו אישור ניהול תקין עד סוף השנה הקודמת.

מתי אתה צריך את החתימה?

עד 28 בפברואר.

שלחתי את זה עוד לפני כן. לכאורה אתה יכול לתת להם, כי אליהם זה הגיע לפני. זה

לגבי עמותות שהתנהלו באופן תקין לפי המדיניות שלנו,

היה להם חמש שנים ניהול תקין, ולא היה להם תוכניות לתיקון ליקויים, הם מקבלים אוטומטית אישור ניהול תקין

זה באמת נראה קשוח. אנשים עובדים. זה לא שבסוף לא נתן כלום ומבקש שתעזור לו. רשם העמותות, בקשה נוספת: אלה שהגישו בקשה אליכם בזמן, או שכתוצאה מזה שנתתם להם את האישור רק במרס, פגע בהם במשרד החינוך, כי שם זה עד 28.2 לפי נוהל התמיכות של משרד האוצר, אני מבקש שתבחנו את זה שוב ותנו לנו תשובה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:08.